בוקר טוב ושבוע טוב לכולם, אני פותח בזאת את ישיבת ועדת החוקה. על סדר היום יש לנו חצאי תקנות, רבעי תקנות, תקנות שתקפות עד 07:00 בבוקר, תקנות מ-07:00 בבוקר עד 19:00 בערב, ותקנות מ-19:00 בערב עד אחר הצהריים ביום למחרת. אני זוכר את מה שאמרתי כאן ביום שבו התבשרנו שאנחנו הולכים לבחירות. אמרתי שאני מאוד מקווה שכל הנושא הזה של התקנות, של הקורונה, של האחריות על בריאות הציבור, לא יהפוך להיות משהו סופר פוליטי. פוליטי הוא תמיד, כי הוא נמצא בתוך פוליטיקה, אבל שלא יהפוך להיות חלק ממסע בחירות קטנוני שבו יש תחרות מי הטוב ביותר, מי הכי נחמד, למי יש רעיונות טובים לפתוח. התחרות בלהיות טוב היא הכי קלה, וכל הקודם זוכה, או כל הצועק זוכה יותר. בסוף השבוע האחרון חווינו, לצערי הרב, דבר שאני חושב, ואני לא מחייב את כולם לחשוב ככה, שאין לו אפילו צידוק מוסרי - הפריטטיות. זה בא בהפתעה? כן. רק אתמול ידעו שיש פריטטי ויש חוק? אני אגיד לך מה קרה בסוף השבוע. מתחילים להאשים את היועץ המשפטי. לא האשמתי אף אחד. יש חוק. התכוונתי לתהליך. כל עם ישראל ראה שבוע שלם

כיפופי ידיים על 24 שעות, על 12 שעות, על כל מיני דברים שבימים כתיקונם כולנו היינו זועקים "מה פתאום". אם בנו מנגנון שהמנגנון נועד לשרת בזמנו ממשלה רחבה שלא הייתה שוויונית עד ל-100% מבחינת חבריה, זה עדיין לא אומר שמנגנון כזה, בטח לא בדברים שקשורים לבריאות הציבור, יהיה לו כזה כוח הרסני שיכול לשתק את עבודת הממשלה. ואני אגיד לכם גם למה. היום יש בממשלה שני סוגים של קבוצות. קבוצה אחת, שהיא יותר גדולה בקואליציה, שמייצגת דבר אחד, שמייצגת רצון לעשות דברים שישפיעו בצורה נכונה. אני יוצא מנקודת הנחה שגם אם נערבב את הבחירות לתוך העניין הזה, כל ממשלה שנמצאת רוצה שהמצב יהיה יותר טוב המצב הבריאותי, המצב הכלכלי, הכל. כיום יש בתוך הממשלה הזאת גוף, שהיה גוף גדול, הפך להיות גוף בינוני, והיום הוא גוף קטן. לגוף הזה קוראים כחול לבן. הוא היום מייצג חמישה, שבעה ח"כים. שבעה ח"כים זה גוף יפה. גם יהדות התורה מונה שבעה ח"כים. זה עדיין לא נותן לכחול לבן את הזכות המוסרית לבוא מתוך הממשלה ולנסות,

לגרום לכך שיהיה כאוס כדי שהממשלה לא תוכל להראות שהיא מצליחה. אמרתי אולי, לא אמרתי שזה נכון. מותר לי לחשוש. ואולי לא. ואולי לא. אתה תסביר את העניין של "אולי לא". לא צריך להסביר. אתה לא פרשן לענייני כחול לבן. אתה כבר כמה ישיבות מפרש את כחול לבן. כי אני רואה את זה בעיניים. זה מה שנוח לך לראות. כל עם ישראל רואה בעיניים שמפלגה - - כולם רואים בעיניים את כל ההפרות, את כל הדברים שקורים.

לדבר על משבר הקורונה. ישב כאן שר הבריאות בישיבה שהנושא שלה אמור היה להיות הדרכון הירוק. שאלתי אותו במהלך הדיון, לאן כל זה הולך. מגבילים את הציבור בתנאים מאוד מאוד לא פשוטים,

יוצאים לעבודה, ילדים שנשארים בבית. אני אמנם מבינה שהסגר נפתח מהבוקר, אבל אני שומעת אזהרות שהמצב רק ילך ויחמיר. לאן כל זה הולך? הממשלה יכולה לשבת ולהגיד שיש פה משבר גדול,